שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת ללא ביקוש וללא הצדקה. הנושא הובא לדיון מהיר על פי בקשתם של חברי הכנסת משה ארבל ואופיר

הביקוש לקו 42 ולקווים נוספים ביישובי המגזר הכפרי איננו גבוה - - - סליחה, למה את יוצאת? לא נותנים לי להישאר בישיבה ולדבר. למה היא יוצאת? הישיבה היא עם נציגי משרדי ממשלה. אף ארגון לא נוכח כאן, הם משתתפים בזום ואת רשאית להשתתף בזום,

אין צורך לצעוק

היא עושה את עבודתה נאמנה ומקבלת את כל הגיבוי לזה. תודה רבה לך.

חבר הכנסת ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מנהלת הוועדה, פניתי

אין הצדקה להפעיל אוטובוס של 50 מושבים לרווחת נוסע

חיוניים למגזר הכפרי כאשר בבירור אין דרישה לדבר הזה.

חיונית כשאין לקוחות לחלוטין והאוטובוס

אני שומע כאן ביקורת של חברי קואליציה על שרי הממשלה... תבוא לוועדת הכנסת ותשמע את הביקורת של חברי קואליציה על הממשלה.

יחד עם זאת, אני לא לוקח את הדיון לשאלה אם צריך תחבורה ציבורית בשבת או לא.

אנחנו מסתכלים על השבת כערך עליון של העם היהודי. פה אנחנו מצביעים על דבר מסוים,

ולכן קודם כול נפתור

כפי שאמר חברי משה ארבל, זלזול בערכים הכי סוציאליים שיש כשיוצא אדם לעבודה ביום השביעי בשבוע, ביום השבת,

חיים בינינו אנשים ששומרים את השבת בכל מיני דרכים,

לאנשים האלה, גם באמנת גביזון-מידן, ניתן פתרון שאני חושב שהוא

אם יש אוטובוס שלוקח אחד, זה יכול היה להיות מיניבוס או דבר אחר. אני חושב שאם הצרכים החברתיים הסוציאליים,

חברי הכנסת, שלפעמים תוקפים את התחבורה הציבורית בשבת אני לא תוקף, אני חושב שצריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת בצורה מוגבלת ולמי

נכין גם רשימה על כמה חוקים משרדי ממשלה עוברים. אני איתך. תגישו בקשה לדיון מהיר, אני מקווה שנספיק עד שהכנסת תתפזר.

אני מציע, משה ארבל,

כיוון שהוא קשור גם לעניינה של השבת, שיש בה גם עניין דתי וגם עניין סוציאלי, יש בה גם עניין של חלוקה בין פרהסיה לפרטי. היום מצוין כאן יום התפוצות, המדינה הזאת היא מדינה

הצעתי בהתחלה לחלק את הדיון, אני חושב שזה דיון רציני שצריך לדון בו. תעזבי שנייה את השבת, נעשה על זה דיון נפרד. אני חושב שכולנו צריכים לדעת שמדינה מתערבת - - - המדינה מתערבת כי המדינה היא שמפעילה תחבורה ציבורית בישראל.

אני לא מכיר אדם אחד שמכריחים אותו לעבוד בשבת כשהוא לא רוצה.

שעובדים בניגוד לרצונם. העיסוק בביטול קווים הוא גם עיסוק בביטול עבודה לאנשים שעובדים. יחד עם זאת, כשאנחנו מדברים

לנציג משרד התחבורה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. ראשית,

ינון, על ההובלה של הדיון. בשמשי גם כיושב-ראש השדולה למען השבת, אני רואה צורך מאוד גדול לומר שהיו אליי פניות

מה ביקשנו בסך הכול?

לשמור על הסטטוס קוו שלא יתרסק יותר. אחרי הכול, לא יעזור כלום, זו מדינה יהודית, ובמדינה יהודית נצטרך גם כן להכיל את הדברים האלה.

כאלה, מכיוון שאין חובת שמירת שבת במדינת ישראל.

לנסוע בשבת ויש מיליונים כאלה ומנגד, אם יש

בתי הספר לא פועלים וכו',

כולל תאגיד השידור הציבורי. חברת הכנסת זנדברג, אבל זו מדינת חוק.

באופן כללי וכאן היו לנו דיונים סוערים ביותר בנושא

כשהפחיתו ל-50% ואז העלו ל-75% ואנחנו אמרנו שבגלל הקורונה צריך להפך,

חובתנו לשמור על התחבורה הציבורית נגישה, יעילה ומתפקדת 24 שעות,

כי זה הצורך התחבורתי של אזרחי ישראל. גם לגבי ההתנחלויות תגידי ככה, לתת להם?

ההתנחלויות לא צריכות את הלובי שלי. אה, הן לא צריכות את הלובי שלך.

במדינה יהודית יש לה משמעות אחרת. גם בכללי הדמוקרטיה, במדינה שרוב תושביה מסורתיים, דתיים וחרדים יש לה משמעות אחרת. לכן אני חושב שזה הזוי שבסוף

מה לעשות,

עם זאת אנחנו חייבים לתת שירות לבתי עלמין.

כמשרד התחבורה, מחויבים לתת שירות לכל היישובים,

אנחנו מחויבים לתת שירות שווה,

יש דברים שלא נמדדים דרך החור של הגרוש ויש דברים שאנחנו,

יש רכבות שמגיעות לדימונה ונוסעות עם בין שלושה ל-30 נוסעים. לא נפסיק את קו הרכבות לדימונה.

אדוני, חייבים לחלק בין הסוגיה של הפעלת

אתה רואה שהדבר הזה נבחן ולמרות שיש לו אישור הוא לא מבוצע בשבת.

אני אסביר. מכיוון שהאישור שלו זה אישור של סטטוס קוו - - - סטטוס קוו זה לא חוק,

הלוואי שכולנו נגיע למקום שהאמונה שלנו תהיה מאה אחוז. זה כן גורם לאחד כזה להיעתר, למרות שזה בעצם בעל כורחו.

תפקידנו, כמחוקקים וכעם, לדאוג אחד לשני ושאותו אחד לא יצא לעבוד, לא יעזוב את המשפחה שלו בשבת, את המקום הכי חם והכי אהוב בשבילו. אתה לגמרי צודק. יחד עם זאת, כל המקצועות הנדרשים, כל אלה שמפעילים עבודה בשבת, מתוגמלים ביתר, מכיוון שזו השבת. זה לא רק בתחום הנהיגה ובטח לא רק באוטובוסים. אפשר לדבר על זה, נשמח לפתוח את זה בדיון נפרד. ביקשת לדבר על הקורונה. עלתה פה סוגיה של תוספות שירות והיא באה לידי ביטוי רב בנושא של תוספות שירות בקורונה ובתחבורה ציבורית במוצאי שבת. הרבה פעמים אנחנו נתקלים במקומות מסוימים בחוסר במוצאי שבת, אתם מכירים את זה כמוני ואפילו יותר טוב ממני. בעיקר במגזר החרדי. הגשנו לוועדת החריגים בקשה לתוספות שירות כדי שנוכל לקיים את הקווים האלה גם בקורונה וגם בכלל, תוספת של 780 מיליון. לא קיבלנו בכלל תוספות שירות ורק אתמול אישרו לנו 280 מתוך ה-780 שביקשנו. אנחנו עומדים על 115% מכמות הצי לעומת התקופה שלפני הקורונה. הוספנו 400 קווים כדי לשרת את צורכי הקורונה, 5,000 נסיעות נוספות כדי לשרת את צורכי הקורונה. אנחנו עושים כל שביכולתנו לשמור על איזון עדין שבין שמירה על בריאות הציבור לבין מתן שירות. בדקנו את זה דרך רשות שדות התעופה שלנו וההידבקות בתחבורה הציבורית היא נמוכה מכל מגזר אחר, היא עומדת על פחות מ-0.41% . זה עלה אתמול בקבינט הקורונה. התחבורה הציבורית זה לא המקום לבוא ולחפש בו את הפתרונות. יחד עם זאת, אנחנו באמת משתדלים ולא שאני אומר את זה כמנכ"ל משרד התחבורה, אתם רואים את המאמצים לשרת את הציבור ולעשות הכי טוב שאפשר. תודה רבה לך, עופר מלכה. שנזכה לקבל את שבת המלכה. עידן יוסף, פעיל מומחה בתחום התחבורה הציבורית, בבקשה. אני לא בא לפה לא בשם השבת, לא בשם מדינה יהודית, לא בשם סוציאליזם, אלא בשם החוק, בכל הכבוד לכל שאר הדברים, לסטטוס קוו. למשרד התחבורה יש ייעוץ משפטי מעולה ודווקא משום כך אני מתפלא על הטעות המצערת שגרמה למצב שבו ניתן היתר לקווים שנוסעים ריקים בשבת, ולא בפעם הראשונה, בחבל משגב ובמקומות נוספים. גם בלי לבדוק, אני חותם לכם שאף תושב לא ביקש שקווים יפעלו בשבת ושמשרד התחבורה לא קיים שום דיון אם לאשר פעילות שלהם בשבת. מן הכלל אל הפרט, אני אתן שתי דוגמאות שימחישו את גודל האבסורד. יש קו 4 שמחבר בין מעלות לתרשיחא. הוא קיבל היתר בנימוק של שירות לאוכלוסייה לא יהודית. מעלות יישוב יהודי, תרשיחא יישוב לא יהודי. ביום חול חמישים אחוז מתחנות הקו הן במעלות וחמישים אחוז בתרשיחא, אבל בשבת המסלול שונה כל התחנות הן במעלות היהודית, חוץ מהתחנה הסופית בקניון תרשיחא. ההיתר שנתן משרד התחבורה לא נועד להסיע את תושבי תרשיחא לתפילות בבתי הכנסת במעלות, אלא להסיע את תושבי מעלות לקניות בניגוד לחוק, דוגמה שנייה מי שמכיר היום את השירות בגליל המערבי, כולל נהריה ועכו, מדובר בחברת נתיב אקספרס שהחליפה את אגד. לאגד אין אוטובוסים בנהריה. בכל זאת יש נסיעה אחת בשבוע של אגד מנהריה אגד מוציאה אוטובוס ונהג מהסניף בכרמיאל בכל שבת אחר הצוהריים, הנהג נוסע ריק 30 ק"מ עד תחנת המוצא בנהריה. שורף דלק, מזהם אוויר, מה שתרצו, מגיע לנהריה, משנה את מספר הקו ל-909, ממתין לתחילת שעת הנסיעה ונוסע מנהריה לתל אביב. כל זה כדי להסיע 5, 10, 15 אנשים גג. תעשו לבד חישוב כמה כסף משלמת המדינה על כל נוסע כזה. בקיץ הקו הזה יוצא בשעה שש ורבע, אבל אם יוציאו אותו בחורף בשעה הזאת, אף אחד לא יעלה כי שבת כבר יצאה ואנשים מעדיפים לנסוע ברכבת שמגיעה הרבה יותר מהר.

בחורף מקדימים את הנסיעה לשעה חמש.

בגלל עבודות החשמול של הרכבת, במשך השנתיים הקרובות אין במוצאי שבת רכבות בין נהריה לתל אביב. האפשרות היחידה של הנהריינים לנסוע לגוש דן בקו ישיר היא בנסיעה הזאת שנוסעת בשבת.

אי אפשר לתגבר אותה כי להביא עוד אוטובוס מכרמיאל ייקח עוד שעה לפחות. אז איך יגיעו אלפי נוסעים שומרי שבת מנהריה לגוש דן? הם יעלו לאוטובוס עד המפרץ, עוד אחד עד חוף הכרמל, ומשם ייקחו אוטובוס לתל אביב, מה

יש עוד מאות דוגמאות כאלה. תקנה 386 מדברת על הנושא של תחבורה ציבורית, שחברת הכנסת זנדברג התייחסה אליה. על פי התקנה הזאת: הרשות לא תיתן רישיון קו - - - עידן, אני מבקש שתוריד את המצגת. לא נהוג להציג מצגת שלא תיאמו לגביה מראש. תיאמתי מראש, אפילו שלחתי פעמיים. אנחנו סומכים עליך שאתה יודע את זה בעל פה. נשמח לראות אותך. התקנה קובעת שהרשות לא תיתן רישיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי המנוחה, אלא בקו שירות המשרת נוסעים לבית חולים, ליישובי ספר, ליישובים שתושביהם אינם יהודים; שירות חיוני, לדעת הרשות, מבחינת ביטחון הציבור ושירות חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית. לכאורה לפי זה ניתן להתיר המון קווים קווים לבתי חולים, יישובים כפריים, לא יהודים, כל מה שהמשרד סבור שהוא חיוני אבל התקנה זאת היא הלבוש החוקתי של החוק הראשי והיא צריכה להיקרא בהתאם. החוק הראשי אומר: איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות. לעניין זה יתחשב השר, ככול שניתן, במסורת ישראל בכל הנוגע לאיסור תנועת כלי רכב בימי מנוחה. בדברי ההסבר לחוק כתוב: החוק המוצע בא להוסיף סמכות לשר התחבורה להפעיל תקנות בדבר איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה. זאת אומרת, לא נאמר בדבר היתר. משפט סיכום כל התקנה היא למעשה לא חמישה סעיפים, כפי שנטען, אלא שלושה סעיפים. היא מדברת על הגבלה, על "לא תיתן", אסור וכו'. הייתי שמח להסביר בהרחבה, אבל כיוון שזמנכם קצר אני מודה לכם.

רועי שוורץ תיכון, נוע תנוע תחבורה בשבת, בבקשה. שלום רב. קודם אני רוצה לדבר על כך שמבחינה מספרית נמסרו קצת נתונים שאינם נכונים. במדינת ישראל בין 69 ל-75 אחוזים מהציבור היהודי מעוניין בתחבורה בשבת. זה אומר שאם כוללים את הציבור הערבי מדובר על כ-80% מהמדינה שמעוניין בתחבורה בשבת. בגלל זה ברמת גן סגרו את זה, נכון? ובגלל זה בירושלים זה לא עבד? אדוני, אני הפעלתי תחבורה בשבת גם ברמת גן וגם בתל אביב. וגם בטבריה, רון קובי הידוע, שהפעיל תחבורה ציבורית בשבת. אין לי מושג מה קרה במקומות שאני לא הפעלתי, אבל במקומות שאני הפעלתי משרד התחבורה היה שמח שתהיה לו תפוסה גבוהה כמו אצלנו. ברמת גן לא היה לנו מספיק מקום באוטובוסים והבאנו הרבה אוטובוסים. ספציפית בקורונה יש בעיות עם זה, כי אסרתם נסיעה לבילויים ולכן אנשים לא יוצאים מהבית בשבת. הרווח כולו שלהם שהם לא יוצאים מהבית בשבת, הם עם המשפחה קצת. אני חושב שאני היחיד בחדר שנפגש עם ראש מועצת משגב כדי לדון על יותר תחבורה בשבת במשגב. תושבי משגב מעוניינים בתחבורה בשבת וצריך לקחת זאת בחשבון.

דיברנו על הסעיפים בחוק. הסעיפים בחוק הם בתנאי, או, ולא וגם. הרי אין לנו קו שמשרת גם יישוב כפר, גם יישוב ערבי, גם בית חולים, גם חיוני וכד'. הקו שמופעל ליישוב כפרי אינו צריך להיות חיוני לפי תקנות התעבורה. אם אנחנו מעוניינים לבטל קווים שאין בהם נוסעים, שאני הכי בעד, יש להפעיל זאת גם ביום חול וגם בשבת, וכן צריך לבצע בדיקה פוזיטיבית גם בשבת לקווים שצריכים להפעיל אותם ואינם מופעלים כיום. האם משרד התחבורה מבצע היום בדיקה פוזיטיבית איזה קווים לא מופעלים כיום וצריך להפעיל אותם? אם כן, אני מאוד בעד. אנחנו ארגון שמטרתו תחבורה בשבת, אבל אנחנו לא מעוניינים בקווים ריקים לא בשבת ולא ביום חול - - - וגם כשזה נוגד את החוק. גם כשזה נוגד את החוק, אתם בעד להפר את החוק. אנחנו לא מפירים את החוק. אם יש למישהו טענות כלפי החוק, אני אשמח להיפגש איתו. אנחנו נשמח לפעול ביחד כדי לשתף פעולה כדי לשנות אותו, אבל כרגע הקווים תואמים לחוק. מי שלא מסכים עם זאת מוזמן לגשת לבתי המשפט הנכבדים שלנו. שנבחרו שם 61 שופטים בשתי דקות לכל שופט, אם אלה בתי המשפט.

רוב הציבור הישראלי מעוניין בתחבורה בשבת וצריך לעשות בדיקות גם בשבת וגם ביום חול. תודה רבה.

לורה ורטון, מועצת העיר ירושלים, בבקשה. אני לא יכולה שלא להתייחס למה שיצחק פינדרוס אמר לגבי מה העם היהודי ומה יש לנו כאן. אנחנו בית לאומי לעם היהודי ולא שום דבר אחר. אם יש אנשים דתיים, זכותם להתפלל ולעשות כרצונם, אבל זה לא קשור למדינה וזה לא באחריות המדינה, ודאי אין למדינה זכות לכפות דת על אף אחד. אבל מי שהגיע לארץ ישראל וגר בה יודע שהערך העליון שלנו זה שבת. סליחה, אני קיבלתי רשות דיבור - - - רק להזכיר לך שאני היושב-ראש ואני נותן לך את רשות הדיבור. אז אני אגיד שאנחנו לאום ומי שרוצה לקיים מצוות, אז בבקשה. דיברנו פה על קיום הוראות החוק,

לא על קיום מצוות. דבר המחוקק ברור וכל עוד לא שינית אותו, וכנראה שהוא לא השתנה הוראות החוק הן ברורות. כל הסקרים אומרים שיותר מ-70% מהציבור היהודי רוצה תחבורה בשבת. גם לגבי הרכב האוכלוסייה 40% חילונים מוצהרים ועוד 20% אינם יהודים, כך שיש רוב ברור גם בלי לעשות שום סקר. היו כמה הערות לגבי "שבוס". אני גאה להיות יושבת-ראש והמייסדת. אני חייבת להגיד שאני לא יודעת מאיפה יצחק פינדרוס חשב שאין ביקוש, כי יש ביקוש, היה ביקוש. פעלנו בירושלים מ-2015 ועד הקורונה, וגם בין לבין, בין הסגרים השונים. לא רק זה, השירות שנתנו הוא שירות פרטי, מכיוון שהמדינה בעיניי מתרשלת ולא נותנת תחבורה ציבורית. התחבורה השיתופית שסיפקנו רק התרחבה והתפשטה בכל הארץ ועד היום יש לנו בקשות מערים שונות ברחבי הארץ, מהדרום ועד הצפון. אני שמחה שהעלו את עניין החוק, אבל בעיניי הבעיה אינה רק שאין מספיק ביקוש, אלא שהמדינה לא פועלת על פי חוק ולא דואגת לקווים שיפעלו גם לבתי חולים.

כחברה במועצת העיר, מקבלת פניות מאנשים שמתוסכלים על כך שאין להם איך להגיע לבתי החולים. כאן אני אכניס שכל עניין של תחבורה הוא כמובן שירות שהממשלה והמדינה נותנת. לכן זה לא אמור להיות רווחי או לא רווחי. בוודאי שזה לא רווחי, יש סבסוד של יותר מ-50%, וזאת משום שזה שירות שהמדינה אמורה לתת. זה עניין חברתי, כי הבעיה היא באמת בשבתות - - - תודה. אני חושבת שהשיקול הכספי הוא לא השיקול הנכון. צריך לבדוק ביקוש. גברת לורה ורטון, תודה רבה לך. הקו היחידי שלא מפסיד כסף הוא קו - - - אני חושב ששנינו מסכימים לפחות מהצד שלי שהמדינה עוברת על החוק. כנראה שהמדינה באמת עוברת על החוק, אבל כמובן זה משום שהיא מפעילה את הקווים בשבת, דבר שנוגד את החוק. לא, זה לא נגד החוק. החוק מחייב, החוק דורש מהממשלה. תודה רבה. יהודה פואה, יושב-ראש ארגון "בצלמו", בבקשה. שלום רב לכולם. אני הבאתי את הנתון של ה-600 מיליון. כבר כמה שנים אני עובד מאוד-מאוד קשה כדי שיפסיקו להפעיל את הקווים הריקים. למעשה כבר לפני שלוש שנים ביקשתי לבדוק את כל הקווים בארץ, כמה נסיעות הם עשו כמה נוסעים נסעו בהם. חילוק של כמות הנוסעים בכמות הנסיעות הוביל למספר העגום של 130 קווים שנוסעים בהם פחות מנוסע אחד, 490 קווים שנוסעים בהם פחות מחמישה נוסעים. אני חייב להבהיר שכשאומרים "נוסע" או "חמישה נוסעים", זה לא אומר שנוסע נסע את כל הקו. יכול להיות קו שעובר בעשרה יישובים, ביישוב האחרון אנשים עולים עליו ואז אנחנו נגיד שיש בקו הזה הרבה נוסעים. הבעיה המרכזית שבגינה נוצר הדיון הזה הוא שמשרד התחבורה לא מבצע בכלל בדיקה מה קורה עם הקווים שהוא מפעיל. הוא מפעיל קווים, הוא עשה פריסה ארצית והוא לא בודק איפה צריך ואיפה לא צריך. אז נוצר מצב שבמקומות מרכזיים כמו תל אביב וירושלים יכולים לראות קווים מפוצצים, קווי סרדינים, שממוצע הנוסעים בהם בשנה הוא 70, כי יש קו ארוך, עולים בהתחלה ועולים בסוף, ויש המון נסיעות שאנשים קשה להם לעלות עליהם והם נשארים בתחנות, ומצד שני קווים ריקים לחלוטין. אם הייתה ביקורת כל הזמן לבדוק באיזה תחנה עולים ובאיזה תחנה לא עולים, מי צורך את הקו, אפשר להגיד בפופוליזם מצוין שצריך להגיע קו לכל יישוב. אני בא מהפריפריה, אני שמח שבוועדה חברים גם אלעזר שטרן ממצפה הושעיה וגם אופיר סופר מטפחות, הם מכירים את הסוגיה הזאת. הם רואים את הקווים שמגיעים ליישוב שלהם, באים וחוזרים, באים וחוזרים. אם יש צורך צריך להפעיל את הקו. אבל אם הפעלנו את הקו כבר כמה שנים והציבור לא משתמש בו, אז אין שום סיבה להפעיל את הקו הזה, צריך לסגור את הקווים האלה. צריך גם לייעל קווים יכול להיות גם יישוב שהורס קו. אם יש קו שנוסע ממקום טוב למקום טוב ובדרך הוא מבזבז עשר דקות או חמש דקות בכניסה לאיזה מקום שאף אחד לא צריך אותו, אז המקום הזה הורס את הקו, מבטל את כל הקו. אני גר בעפולה, ליד הבית שלי יש בית עלמין, מנכ"ל משרד התחבורה דיבר על זה, הקו נוסע לבית העלמין, חוזר מבית העלמין, נוסע וחוזר,

אף אחד לא עולה עליו. אתה חושב שבית עלמין צריך קו?

תכננת את הקו הזה?

הפעלת אותו שלוש שנים בסדר. די, כמה אפשר להפעיל את הקו הזה. אני קורא לוועדה להפסיק לממן למשרד התחבורה תקציבים לנסיעות ציבוריות,

שום דבר ואני נוסע המון בתחבורה ציבורית עד שאין בקרה. כל הזמן צריך בקרה, צריך לבדוק מה קורה. אי אפשר להפעיל קו ולהמשיך להפעיל אותו על טייס אוטומטי שלוש שנים. יהודה פואה, תודה רבה. מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב. בקצרה, בבקשה. תן לי צ'אנס, אל תגיד לי "בקצרה" כבר במשפט הראשון. תודה לך, היושב-ראש, טוב שיישמעו קולות.

את יכולה לוותר על הזכות, אם זה כל כך לא טוב. אמרתי תודה רבה. אני שמחה שאתה מאפשר לי לדבר. אם נלך לפי הכותרת של הנושא "לבטל קווים ללא ביקוש וללא הצדקה" אני רק מעירה, אנחנו נמנע שירות מהפריפריה ומאוכלוסיות מוחלשות ולמעשה ניתן רק מענה לביקושים? אנחנו בתל אביב או במרכז הארץ נרוויח, ולא זו הכוונה. אני חושב שהיכן שיש ביקושים דלילים, לפני שמבקשים לקפל אותם, צריך לדבר על פתרונות אולי שאינם אוטובוסים של 60-50 אנשים, אלא רכבים שמשרתים לפי ביקוש. כמובן שאני מצטרפת לכל מי שאמר שאספקת תחבורה 24/7 היא חברתית, היא סביבתית, ואני מוסיפה גם את הנימוק של פיקוח נפש, לפחות באזורים שלנו, שמי שמתנייד צריך את זה גם לצורכי ביקור חולים וגם לצורכי טיפול. יש MRI שעובד 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, וגם הנוער הצעיר. אם אנחנו רוצים לתת מענה רק לפי צורך, אז אני אומרת שיש הרבה צורך בתל אביב. הצורך הוכח, הביקוש הוכח, 14,000 נוסעים מדי סוף שבוע בפרויקט "נעים בסופש" של תל אביב יפו. אבל אני גם אציין בפניכם שפנינו מספר פעמים לשר התחבורה וביקשנו ממנו להפעיל את הסעיף הזה 386, מפני שיש לנו קווים כמו קו 9 שעובר דרך בית החולים איכילוב ואינו פועל בשבת, קו 7 ממסוף וולפסון שעובר ליד איכילוב וליד וולפסון ואינו פועל בשבת, גם קו 25. יש לנו שלושה בתי חולים אסותא, איכילוב ווולפסון. יש לנו גם צורך להגיע לתל השומר. פנינו לשר התחבורה ואמרנו לו: תפעיל בבקשה את התקנה, תן לנו על בסיס הזכות שלנו לקבל שירות לבתי חולים וליישוב או לחלק המעורב של יפו בתוך תל אביב, תן לנו פתרונות תחבורה. אנחנו חושבים שניתנים מעט מדיי פתרונות תחבורה לצרכים הרבה יותר גדולים מכפי שאתם רואים וחווים. תודה רבה. אני חייב להדגיש, בהמשך לדברים שנאמרים פה, אנחנו בעד תחבורה ציבורית בפריפריה, אנחנו בעד קיום החוק. אני גדלתי בפריפריה,

ואף אחד לא ילמד אותי מה זה פריפריה. אנחנו בעד קיום החוק ובעד שבת, שבת המלכה, ערך ראשון במעלה במדינה יהודית. הלכה למעשה מציעים פה לצמצם את השירות לפריפריה. זה מה שמציעים פה. תודה רבה לך. אליה מימון, פורום השבת הציבורית, בבקשה. אני מבקש לחלק את

שהדיון הולך ובורח למקומות לא נכונים, כמו שעשתה פה תמר זנדברג וכמו שעשו פה אחרים. צריך לחלק בין העניין החוקתי לבין כמו שאמר חבר הכנסת ארבל, בצדק העניין הספציפי שבו עוברים על החוק, על תקנות התעבורה. תקנות התעבורה הן על בסיס חוק מסוים ועל החוק הזה עוברים. זו המטרה של הוועדה עכשיו העניין החוקתי. לאום, דתי וכו', יש הרבה מה לומר על זה. מספיק לומר שהשופטת דליה דורנר הגדירה את השבת כערך לאומי לישראל, מספיק להגיד שהשופט ברק אמר שהשבת היא ערך נטלת את השבת, נטלת את נשמתה של היהדות. אלה לא דברים שאנחנו ממציאים וזה לא רק עניין דתי. לעניין התחבורה הספציפית מדובר על עבירה על החוק. כמו שהתייחס לזה רועי שוורץ, מנוע תנוע, בעבירה על החוק לא מתעסקים רק באמצעות פניות לבית משפט, שזה המוצא האחרון, קודם כול יש את הכנסת שצריכה לוודא שהממשלה והכנסת מקיימות את החוק. הן הראשונות שצריכות לקיים את החוק, וזה הדבר שאנחנו דורשים פה. כמה נקודות לחוק הספציפי שאנחנו חושבים שעוברים עליו. כפי שאמר חבר הכנסת ארבל, השרה הודיעה במפורש שזה מה שקורה וכמו שאמר מנכ"ל משרד התחבורה. הייתה מדיניות ארוכת שנים שהשתנתה בשנים האחרונות. המדיניות הייתה שמנסים לצמצם זו המדיניות,

אלה התקנות את התחבורה הציבורית בשבת. כן, השבת היא משהו מיוחד, כך על פי החוק. כל הטיעונים האלה שאם מנסים לצמצם אז בואו נצמצם תמיד, ואם כבר אתם מדברים על קווי רפאים אז בואו נבדוק קווי רפאים בכל ימות השבוע זה טיעון לא נכון, כיוון שהטיעון שלנו מדבר על החוק. החוק מתייחס בצורה ספציפית לשבת, צמצום דווקא בשבת. יכול שתרצו לצמצם בדברים אחרים בימי חול זה לא הדיון כרגע. הדיון כרגע הוא על החוק שאומר שבשבת צריך לצמצם. המדיניות ארוכת השנים הזאת השתנתה, את זה אנחנו רוצים לברר ועל זה אנחנו רוצים לעמוד. מתייחסים לסטטוס קוו, כפי שאמר חבר הכנסת ארבל בצדק, משנת 1991 ולא מהשנים האחרונות. קווים נוספו משנת 2010, קווים השתנו, היו מספרים של קווים שלפי הסטטוס קוו היו מיועדים להמשיך לעבוד והמפעילים שלהם השתנו, אבל בגלל שזה המספר של הקו זה מה שנשאר. צריך לקבוע סף שבשבת יהיה שונה מיום חול, ושוב רק לפי התקנות. כל המצב הזה הביא לאפליה ברורה של אנשים ששומרים את השבת.

כאדם פרטי שמנסה לצאת במוצאי שבת, לפעמים לא יכול לעלות לאוטובוס כיוון שהוא מפוצץ.

כיוון שבשבת עוברים אוטובוסים אחרים ומפעילי התחבורה הציבורית לא שולחים מספיק קווים במוצאי שבת. מבחינתם הם שלחו מספיק קווים. על הדבר הזה אנחנו עומדים

משרד העבודה לא שלחו נציג מטעמם? אנשים עובדים ביום שבת, אפילו אם ערבים שעובדים בשבת, ולא מתייחסים לנושא הזה? משרד העבודה ביקש להגיב? יכול להיות שלא ביקשנו את התייחסותם. חבל מאוד, כי הם צריכים לתת תשובות על חלק מהדברים. אני מציע שנבקש תשובות בעניין הזה גם ממשרד העבודה והרווחה. אני ממלא-מקום מנהל הרשות הארצית לתחבורה - - - אני מבקש לציין לפרוטוקול ולברך אתכם על הרפורמה הגדולה מאוד שאתם עושים בבני ברק, כמדומני זה נקרא "נוע תנוע", עבודת קודש. זה לא מובן מאליו, תבורכו.

אין לי הרבה להוסיף מעבר למה שאמר המנכ"ל. אנחנו מקפידים לשמור על הסטטוס קוו ואחת לתקופה בוחנים אם אפשר לשנות, בעיקר בימי שישי ואולי להקדים את הנסיעות כדי שלא ייכנסו לשבת. אנחנו מטפלים בזה באופן שוטף.

כפילות קווים אנחנו עושים כל הזמן בדיקה של הקווים שלנו. רק בשנה האחרונה 10% מהקווים שונו על מנת לשפר את השירות, כך שייסעו בהם יותר נוסעים.

צריך לזכור שבאזורי הפריפריה, באזורי ספר, תמיד מספר הנוסעים יהיה קטן, בשעות הלילה מפסיקים את השירות.

הבדיקה היחידה שתהיה תהיה מספר הנוסעים, כמובן שלא יהיה שירות לא ב-12 בלילה ולא ב-11 בלילה, כי ברור ששם מספר הנוסעים מועט. יש אלמנט חשוב מאוד לתת שירות שוטף לאורך רוב שעות היום. כולנו תמימי דעים בנושא הזה, אין מחלוקת. השאלה היחידה היא למה ניתן היתר בשבת. המנכ"ל אמר - - - הוא אמר שהוא יחזיר לנו תשובה לגבי ההיתר. לתת שירות ביישובי ספר בשבת אפשרי לפי ההגדרה בחוק. אנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן אם צריך או לא צריך, מתי

לגבי קו 42 הספציפי יש נסיעה שבשעון קיץ בלבד יוצאת קצת לפני צאת השבת, כדי שיוכלו להגיע לקווי שירות אחרים - - - עם נוסע אחד. שים את זה על השולחן.

ספר לא עומד בפני עצמו. תראה את התקנה התקנה וגם החוק הראשי מחייבים בסופו של דבר, בהינתן שמדובר על ימי המנוחה,

ספר לא עומד בפני עצמו כשאין צורך. ספר זה אחד ממכלול השיקולים שנשקלים, לפי קביעת המחוקק. המנכ"ל רצה להכניס את זה לסטטוס קוו שלפני 1991 וזה לא נכון. לכן אני טוען שזה לא עומד בפני עצמו אם אין צורך. בהינתן שזה ספר ויש נוסע אחד או שני נוסעים, כפי שכתבה השרה,

אני לא בטוח שזה הנתון היחיד שצריך לשקול. תני פרנק, ראש תחום דת ומדינה, תנועת נאמני תורה ועבודה,

תודה רבה על זכות הדיבור, תודה רבה על הדיון החשוב. אני חושב שכל דיון שעוסק בערכה של השבת מכל הכיוונים ומכל הצדדים, וזה שיש כאן חברי כנסת נוספים שבאו והתבטאו, זה דבר חשוב וטוב. אנחנו, כתנועה שפועלת לחיזוק מעמד השבת בחברה הישראלית ובאופן כללי גם בציונות הדתית, בעד למצוא כל פתרון שיביא להסכמה. כרגע אין הסכמות על השבת, וזה מה שמפלג בינינו, זה מה שגורם לנו להגיע לדיונים האלה. אני מסתכל על נקודת המאקרו אני לא נכנס למקרה הספציפי של ההפרה במקרה הזה, תעשו מה שאתם מבינים ואיך שאתם יודעים לעשות ואני רוצה לומר על העיקרון, לשקול לאפשר יותר מקום לרשויות המקומיות בקביעת הסוגיה הזאת של תחבורה ציבורית בכלל ותחבורה ציבורית בשבת בפרט. שוב, בהסכמה, כל קהילה ומה שמתאים לה. אני חושב שהדבר הזה בסוף רק יגביר ורק יחזק את מעמד השבת בישראל.

תודה רבה. אני מבקש לסכם. הוועדה שמעה את הודעת מנכ"ל משרד התחבורה כי קו 42 של נתיב אקספרס ממשגב לכרמיאל לא פועל בשבת. הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה להעביר לוועדה התייחסות כתובה לשאלת החוקיות הכללית של קו 42 ורשימת הקווים שקיבלו היתר לנסוע בשבת. הוועדה לא השתכנעה מהעמדה שהציג משרד התחבורה כאילו יש בתקנה 386א לתקנות התעבורה כדי להתיר פעילות קווים שלא היו קיימים או שפעילותם נאסרה במועד חקיקת החוק ואף רואה זאת בחומרה שהיא משתמשת אני חושב שכהפרה בוטה בתקנה. הוועדה מודה לחבר הכנסת משה ארבל ואופיר סופר על העלאת הנושא וכן למשתתפים בדיון. וכן ליושב-ראש שדולת השבת חבר הכנסת משה אבוטבול - - אני מודה לך על הזכות,

- - ולכל הנוגעים בדבר על האור ששפכו לגבי האופן שבו יש להבין את התקנה כהמשך ישיר לתיקון החוק שנועד לצמצם את הפעילות. הוועדה מורה למשרד התחבורה לתקן את הליקויים באופן הבא: קווים שהורשו לפעול לפי תקנת המשנה הראשונה: 1. ייבחן אם ההיתר משרת את התכלית המקורית שלשמו הוא ניתן מלכתחילה, 2. אם קיימות חלופות, כגון מוניות שירות, 3. אם קיימות חלופות סבירות לשומרי שבת, ואם ביקוש נמוך, בדגש על תקופת משבר הקורונה, מצדיקה את דחיית הנסיעה לצאת השבת או הקדמתה. יותר מכך, אני לא חושב שיש משהו שיכול כשאנחנו מדברים דווקא על הקווים החיוניים, כמובן קווים שאינם חיוניים ולא הותרו אין שום ספק שהם אינם צריכים לפעול בכלל. מבחינתנו זו הפרה של התקנה. קווים שהורשו לפי תקנת המשנה השנייה יש לוודא כי הקו אכן פעל לאורך השבת במועד הנקוב בתקנה ולא חורג מכך והמשך הפעלת קו הנסיעות ללא ביקוש שפעל במועד התיקון ייבחן בהתאם למבחנים התחבורתיים המקובלים. הווי אומר שמשרד התחבורה יבחן מפעם לפעם את הנושא ולא ייתן את זה כהוראה קבועה. אני חושב שצריך להביא את זה לבחינה, במיוחד כאשר יש פניות כאלה, ולבדוק אם הקו ממשיך עדיין להיות חיוני. אני רוצה להדגיש שאנחנו בעד הפריפריה, חיבור הפריפריה למרכז, והייתי אומר שהמרכז יבוא לפריפריה. זה חשוב לנו מאוד, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, השבת היא ערך עליון, היא חשובה לנו. הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה להעביר לה בכתב את רשימת הקווים שניתן להם היתר לפעול בשבת והנימוק להכללתם ברשימה. אני מודה לכל המשתתפים ומאחל לכולם שתהיה לנו שבת שלום ומבורכת. צריך להדגיש שיש הסכמה אצל כולם שצריך לצמצם את התחבורה הציבורית בשבת. זה מה שמופיע בחוק. צריך לומר שיש קונצנזוס בנושא. אני חושב שכאשר יש לפנינו נתון של 600 מיליון שקל, יש לומר שזה כסף שיכול להיות מועבר לדברים אחרים. יחד עם זאת, אנחנו נחזק את הפריפריה. תודה רבה למנהלת הוועדה ולכל מי שהשתתף בדיון. הישיבה ננעלה בשעה 14:52.